צוהריים טובים. אני מבקש שתשתפו את המצגת שנשלחה אליכם

לא שלחתם לנו. הוא יכול לשתף. אני מיד אדאג לשתף. אני רוצה להתחיל מהנושא הכי חשוב. אני אגע בתמונת מצב עורף, אני אדבר על מדיניות ההתגוננות,

אדבר על סוגיות

לדוגמה, הסוגיה של התקהלות בשטח פתוח ובשטח בנוי,

האזרחי והציבורי ופעילות החינוך השונה. זה בהקשר של מדיניות ההתגוננות, היא נגזרת ממצב מיוחד בעורף. בין שעת התקפה למצב מיוחד בעורף, אם אין לנו מצב מיוחד בעורף, אי אפשר להנחות

אני בכוונה עוצרת את חברי הכנסת מלשאול שאלות ספציפיות כרגע כדי לאפשר את רצף הדיון. גל גלבוע, ראש חטיבת תורה ברח"ל, משרד הביטחון. מתן האפשרות למצב מיוחד בעורף מכניסה באופן אוטומטי מצב הפעלה של

דבר שני - - - סליחה שאני מוסיף,

7-4 ק"מ, אין מיגון מלא, ויש מקומות שבהם המקלוט הוא לא רלוונטי כי זמן ההתראה הוא מתחת לחצי דקה, ולכן אין שום סיכוי שבן אדם יגיע מביתו למקלט בטווח של 7-4. הם חייבים להיות

מה שראינו גם בלוד,

תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון בזום הוא יצא. בני ביטון,

אנחנו לא נמצאים קרוב לגבול הדרומי, נמצאים קרוב לגבולות אחרים, אבל המורכבות פה הייתה לא פשוטה. הסיבה שהתלבטתי היא סיבה אחת פשוטה: יש לי 83 גני ילדים בעמק חפר, 33 מהם לא מוגנים. כלומר, אין ממ"ד באזור, אין מקלט

יש לנו פער משמעותי ברמת התודעה ברמה הלאומית.

עולים נרטיבים שתופסים באופן סוחף גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו לא טובים בהתמודדות הזאת ברמה הלאומית.

היום הראשון שנדרשנו לפעילות התקפית היה יום שישי הרביעי,

זיקוקים, בקת"בים, בקבוקים, לעבר כוחות המשטרה והכותל המערבי,

ההחלטה הייתה

אורית סטרוק רצתה לשאול שאלה,

בבקשה. אורית גם אמרה שאנחנו לא יודעים איפה זה שמעון הצדיק, שמעתי בדיון הקודם. זה לא מכובד, כי דיברנו בטלפון. דיברנו בטלפון, דיברנו על שמעון הצדיק,

לדייק בדברים.

אז אני מבקש לכבד את המעמד ולדייק.

מה זו ההפקרות הזאת? אתם לוקחים את החוק לידיים, כרגיל.

אין משטרה - - מה החוק שלך בדיוק,

- - יש את הגייסות הפשיסטים שלכם, זה מה שישמור על

נתתי לך זמן מספק לשאול. אתם לא תגידו לו מה לענות.

אתם לא תהיו שבעי רצון מהתשובה, לגיטימי, אבל את לא תגידי לו איך להשיב. זה מה שהוא חושב. יש לנו בעיה עם איך שהוא ישיב,

אני מציעה להקשיב

למרות שלי מאוד נוח בנסיבות הפוליטיות לבוא חשבון עם מי שהביאנו עד הלום, ולנסות לייצר ביחד סוג של פתרונות, זמניים לפחות. אני מזכירה לכם שאין ועדת פנים

יכולת השליטה של כוחות גדולים והפרות סדר גדולות, משטרת ירושלים מתורגלת בנושא הזה. לכן, כמי שמכיר את ירושלים לא רע,

כל אחד שירגיע את הבית שלו.

חייבים להחזיר את המכסה לסיר. תודה, ניר ברקת. חברת הכנסת יעל רון בן משה, בבקשה. אני אתייחס קודם כל לזירה הדרומית. אני מקווה שאיציק בר עוד אתנו.

אני רואה

עכשיו קיבלתי תמונה מעכו ששרפו חנויות של יהודים,

אני מבין שאלו הכוחות, אבל אנחנו נמצאים פה בשביל לחשוב על רעיונות איך לתגבר לכם סמכויות, כמו שאמר ראש המועצה, לתת לשיטור העירוני בשילוב עם המשטרה יותר

אני חושב שאנחנו יכולים להכפיל כוח באמצעות ראשי הערים, יש להם אינטרס ברור לשתף פעולה עם המשטרה או עם כל גוף אחר. בסופו של דבר הם מנהלים את העיר שלהם ויש להם מכפיל

אני רק רוצה לומר לפני שאתה מתחיל שכרגע, ברגעים אלו, יש אזעקות גם בשפלה, ואם ביקשתי קודם להתייחס ברצינות הנדרשת לאתגר שמחכה בחוץ, זאת הוכחה

חלק מהדוברים דיברו כאן על נרטיב של סימטריה הזכירו שיש יהודים ויש ערבים ויש להב"ה, כאלה

הנרטיב

כי אז זה מראה שאחוז הפגיעה הוא משמעותי הרבה יותר ממה שחשבנו.

ארבעה. גם בינוני-כבד ארבעה זה קצת מוזר כי

אין לי ספק שאם היו מגיעים למקומות האלה הייתה מגיעה ניידת עם שני שוטרים או שוטר ושוטרת, חלק מהדברים היו נמנעים. ראינו גם מקרים ששוטרים הצילו אזרחים ישראלים. שוטר בודד הציל

נח"ל ולשלוח אותם למקומות האלה, הם יעשו עבודה הרבה יותר טובה מכל האחרים שנמצאים שם עכשיו מכל הגוונים שיש. ניצב דורון, אני מבקש לדעת אם יש לכם תוכנית מבצעית להיום בלילה בערים המעורבות?

במקרה הזה: להכיל, להכיל, זו המדיניות. מילא להכיל כשחברי כנסת באים,

כשאנשים שם וזה קרה לפני שבאתי לשמעון הצדיק,

כשנשים מותקפות,

כשילדים הולכים ברחוב ומקבלים בעיטות כי הם יהודים דיבר כאן

ואמירות כאלה ואחרות.

אתה מבקש מהמשטרה לממש את האחריות שלה ולעשות, אז אני אומרת, בהתנהלות שלנו כנבחרי ציבור וזה לא מישהו שקורא לנו לביקורת, זו אני שאומרת על עצמנו בואו נתנהל באופן שיאפשר להם לממש את האחריות. גברתי היושבת-ראש, בגלל

זה מראה שלא יהיה נוח גם לאחרים,

מעבר לפעילות ההתקפית-מבצעית, יש פעילות הידברות שחייבת להתקיים, שיח שהוא חובה בהיבט

אנחנו פועלים בהתאם לחוק במצב כרגע.

זה לא רלוונטי. זו הסתה ברורה בדיוק כמו בלוד. בשביל מה אתה

לכן ניתן לזה מענה, הוא לא המיטבי אבל הוא תלוי יכולות תקציביות. לגבי ה-167, כל אותם אירועים שאליהם אנחנו נדרשנו, חלקם הם שברי יירוט, חלקם רסיסים,

האם דין מחוז ירושלים הוא דין מחוז אחר, או דין תחנה בירושלים או תחנה במקום אחר? אני לא יודע. אני גם לא חושב שנכון לדבר במסמרות, אלא במיוחד באתגרים היום,

הרשימה הזאת - - - זו השאלה שלי שהוא לא ענה עליה, מה רשימת היישובים?

יש פערים מאוד גדולים בהיבט הזה. רק כדי לסבר את האוזן, שדרות

אמרת ז'רגון בטווח 80 ק"מ, אני אומרת כמו המפה שצורפה, בהתאמה למפה שצורפה מרצועת עזה וכל היישובים שכלולים בבקשה. הממשלה מבקשת להאריך את תוקף ההכרזה בשבועיים, עד 26 במאי 2021. אני מציעה, ואני לקחתי בחשבון את ימי החג, את שבועות ואת העובדה שהכנסת לא תתכנס ביום שני לאשר או להצביע על תקופה קצרה יותר,

אנחנו גם נסדיר את העניין הזה גם עם יו"ר הכנסת וגם בהיבט המשפטי של יועמ"ש הכנסת כדי לייצר איזושהי אינטגרציה שנותנת פתרונות במצב הפוליטי הזה, כי למציאות עוד יש לנו שאלות קיימת הזאת אי אפשר לתת

אבל יכול להיות שיש עוד ישובים אחרים, אני לקחתי את זה כי הדוגמה הזאת ניתנה כאן לעניין בחינת היישובים. אורנה, תקנות אוצר, מסלול אדום-ירוק.